אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום רביעי, י"ט באייר התש"ף, 13 במאי 2020. בסדר-היום שלנו יש לנו נאומים במסגרת נאומים בני דקה. לפי הרשימה, ראשון הדוברים, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. בבקשה, אדוני. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. אני חושב שהיחס של הקואליציה המסתמנת לכנסת, אנחנו רואים גם במליאה עכשיו, עם היעדרות של 100% נציגי הקואליציה,

אני רוצה לשוב ולנדנד. שמונה ימים ראשי הרשויות והרשויות המקומיות הערביות, ובתוכן הערביות הדרוזיות, שובתים. הממשלה ממשיכה להתעלם מהם, לזלזל בהם ולזלזל בדרישות שלהם. נדרשים באופן מיידי להיענות לדרישות שלהם, אחרת אנחנו לקראת קריסה של הרשויות המקומיות. קבוצה שנייה, שאני כבר חודשיים מדבר עליה, חברים, הסטודנטים, הסטודנטים, הסטודנטים. הסטודנטים נפלו בין הכיסאות.

הכלכלית לא מתייחסת אליהם. רובם נמצאים בדיור בשכירות, אם זה מעונות סטודנטים, אם זה דירות שכורות, רובם גרים רחוק ולומדים מרחוק היום ומשלמים שכר לימוד מלא, אין הנחות, אין הנחה בשכר לימוד, אין הנחה במעונות. חבר'ה, הגיע הזמן לטפל באוכלוסייה הזאת. הבנתי הבוקר שבמשרד האוצר יש חשיבה להביא תיקון לחוק-היסוד בעניין התוכנית הכלכלית. אני דורש להכניס פנימה את נושא הפיצוי לסטודנטים. וחצי משפט אחרון, אדוני. הממשלה שמבוששת ובאה אלינו, אני לא יודע, אני לא אוהב לשמוח לאיד, אבל יש כמה פרצופים שם שאני שמח, פָּנִים.

תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס בדקה הזאת לביקורו של שר החוץ של ארצות הברית פומפאו בישראל, ביקור שלכאורה הוא ביקור דחוף ולא נעשו לו הכנות כראוי ביחסים בין שתי המדינות. מה שיוצא מהתקשורת, שהביקור מתמקד בסוגיית הסיפוח ובתוכנית המאה. קודם כול, אני לא חושב שהנושא הזה יביא לביקור דחוף של שר החוץ של ארצות הברית, לכן עדיף אולי לחכות כמה ימים כדי שנדע על מה באמת דיברו ומה היה הנושא המרכזי. אבל בכל זאת, גם אם הנושא היחיד, לכאורה, הוא נושא הסיפוח ועסקת המאה, אני רוצה להזכיר לפומפאו ולראש הממשלה ולכל הממשלה, וגם לנשיא ארצות הברית, שישנו כיבוש, וצריך להתייחס לכיבוש. ארצות הברית וישראל כאילו מתעלמות מהכיבוש ומתעלמות מקיומו של העם הפלסטיני, שנמצא תחת כיבוש. כל פתרון שינסו לכפות על העם הפלסטיני, כל פתרון לא צודק זה לא פתרון שיפתור את הסוגיה הפלסטינית. העם הפלסטיני, מגיעה לו הקמת מדינה, מגיעה לו זכות השיבה ומגיעה לו הגדרה עצמית כמו לכל עמי היקום.

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לקרוא שיר של חנוך לוין: "אבי היקר, כשתעמוד על קברי / זקן ועייף ומאוד ערירי / ותראה איך טומנים את גופי בעפר / ואתה עומד מעליי,

// אל תעמוד אז גאה כל כך / ואל תזקוף את ראשך,

/ נשארנו עכשיו בשר מול בשר / וזהו הזמן לבכות,

// אז תן לעיניך לבכות על עיניי, / ואל תחריש למען כבודי / דבר מה שהיה חשוב מכבוד / מוטל עכשיו לרגליך,

ואל תאמר שהקרבת קורבן, / כי מי שהקריב הייתי אני, / ואל תדבר עוד מילים גבוהות / כי אני כבר מאוד נמוך,

// אבי היקר, כשתעמוד על קברי / זקן ועייף ומאוד ערירי, / ותראה איך טומנים את גופי בעפר / בקש אז ממני סליחה, אבי." אין סימטריה בין כובש לנכבש, אבל אדם הוא אדם ואובדן הוא אובדן. הכיבוש הורג. הסיפוח יהרוג עוד יותר. אני קורא פה למדיניות שתפסיק את הכאב ואת השכול.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה, אדוני. אני מדלג לנוכחים כדי לתת הזדמנות לאלה שלא נוכחים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמו בכל שבוע גם הפעם אציין את שמות ההרוגים ופרטי התאונות הקטלניות שגבו חיי האדם בשבוע החולף בדרכים.

4 במאי, נהרגה הולכת רגל, אישה בת 50, בתאונת דרכים בדרך שמחה גולן בחיפה, ביום רביעי, 6 במאי, נקבע מותו של צעיר בן 25 מנצרת לאחר שהתהפך עם טרקטורון בשטח פתוח סמוך לקיבוץ הסוללים, ביום שישי אחרון, 8 במאי, נהרג הולך רגל בן 45 מפגיעת רכב ברחוב ויצמן בגבעתיים, ביום שני, 11 במאי, נקבע מותה של הולכת רגל, שוב הולך רגל, אישה בת 63 שנפגעה מאוטובוס ברחוב אבן גבירול בתל אביב, עוד שלשום נהרג ילד בן ארבע לאחר שנפגע אנושות מפגיעת רכב סמוך לגן החיות התנ"כי בירושלים, באותה תאונה נפגעה גם סבתו בת ה-65 והיא נפצעה אנושות. הם יצאו לבילוי לאחר כל כך הרבה זמן של סגר, והבילוי הסתיים בטרגדיה. אתמול לפנות בוקר נקבע מותה של אישה בת 60 לאחר שנפצעה קשה מרכב חולף במעבר חציה ברחוב רזיאל בנתניה, האישה היא הולכת הרגל החמישית שנהרגה בשבוע החולף מתוך שישה הרוגים. מתחילת השנה נהרגו 24 הולכי רגל בדרכים. בשבוע שעבר ניצלתי את הבמה הזאת לקרוא במשך יומיים ו-40 דקות את שמות כל ההרוגים בשנה החולפת, מאז שנבחרנו במאי לפני שנה.

40 דקות לא הספיקו לי. הספקתי רק להגיע לחודש השמיני מתוך 12 חודשים. הקראתי את פרטיהם של 248 אזרחים מתוך 337 שנהרגו. ומשפט אחרון, אדוני, ברשותך. עוד מעט תושבע ממשלה. יש שמועות מי יהיה או תהיה שרת התחבורה. לא משנה מי זה יהיה. אני מקווה שהיא או הוא יסתכלו על תאונות הדרכים לא כעל גזרה, אלא כעל מלחמה שאנחנו חייבים להילחם בה, לנצח בה, לחשוב מחוץ לקופסה ולא לוותר, כי כל הרוג, כל פצוע אנוש וקשה, זו טרגדיה שלמה. ואני מבטיח לאותו שר או אותה שרה להיות שותף לדרך בכל מה שקשור למלחמה בתאונות הדרכים.

תודה רבה לך, אדוני, שלקחת את הנושא הזה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רק רוצה לתת איזשהו סוג של התראה קצרה. קראתי הבוקר בעיתון יתד נאמן שמשרד הבריאות מזהיר מפני גל חום צפוי,

בכל הארץ עד סוף השבוע.

בגלל שיש חום ושרב, וזה יימשך עד במהלך כל השבוע, אני גם מאמץ את קריאתו של משרד הבריאות לציבור הרחב, בפרט לאוכלוסיית הקשישים או החולים במחלות כרוניות, להימנע ככל האפשר מחשיפה לשמש ולחום, להימנע ממאמץ גופני שאינו הכרחי, להקפיד לשתות מים ולהימצא ככל האפשר במקומות ממוזגים וקרים, בפרט הילדים והנערים הצעירים. וכל ההנחיות הללו באמת הן טובות גם כן לשאר ימי הקיץ, ובעזרת השם נעבור אותם יחד בשלום, בעזרת השם יתברך.

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת משה ארבל,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הדקה שהוקצתה לי להעלות את זכרו של החייל עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, ולשלוח תנחומים מעומק הלב לאביו ברוך, לאימו ולכל בני המשפחה, ולשאת תפילה: "למה יאמרו הַגּוֹיִם איה אלהיהם יִוָּדַע הַגּוֹיִם לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. ואומר כי דורש דמים אותם זכר לא שכח צעקת עֲנָוִים, ואומר ידין הַגּוֹיִם מלא גְוִיּוֹת מחץ ראש על ארץ רבה מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש". יהי זכרו ברוך. תודה רבה לך, אדוני. חוה אתי עטייה, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא נפקיר את המובטלים להתמודד לבדם מול כוחות השוק. מייד לאחר מהלומת הקורונה, כשאחרון הנדבקים ישוחרר לביתו ונרגיש כאילו אפשר לנשום לרווחה, אנו נידרש להתמודד עם מהלומה קשה בהרבה: תרחיש האימים של כמיליון ישראלים שהוגדרו בוקר בהיר אחד מובטלים. מיליון מובטלים, הכותרת הזאת, שחוזרת פעם אחר פעם בעיתונים ובחדשות, מכילה תחום אפור רחב ומצבי ביניים שלא נראו כאן בעבר: ענפים שלמים שעשויים לקרוס ולהיעלם מהמפה, מפעלים שיסגרו את שעריהם ולא ישובו לפעול ופערים מגדריים מדאיגים. לצערי, יהיו גם כאלה ששם התואר הזה, מובטלים, ילווה אותם עוד תקופה ארוכה. אני מאמינה שעם סיטואציה ייחודית יש להתמודד עם כלים ייחודיים. זה הזמן שלנו לעודד צריכת כחול-לבן, להשיב את ההכשרות המקצועיות שנדמה שנשכחו, לתמרץ מעסיקים שישיבו את העובדים אל השורות ולהבטיח אופק תעסוקתי לכל אותם ישראלים שבבית. לא נפקיר אותם להתמודד לבדם מול כוחות השוק. תודה רבה לך. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

סבאח אל-ח'יר. ב-15 במאי אנחנו הפלסטינים, ביחד עם המון מארגוני זכויות האדם, ארגוני זכויות אדם ופעילי זכויות אדם, מציינים את יום הנכבה. במדינה שבה אנחנו חיים יש מכחישי נכבה: המדינה מכחישה את הנכבה, המוסדות שלה מכחישים את הנכבה,

ייקח לנו המון זמן לגרום לשינוי תודעתי משמעותי עד שזה יוכל להוביל לאיזשהו פתרון פוליטי ופשרה פוליטית צודקת במקום שבו אנחנו חיים. אני רוצה להתחיל בשינוי הזה לפחות, שיבינו את המילה נכבה. המילה "נכבה" בערבית משמעותה "אסון", ובדרך כלל משתמשים בה כשיש אסון טבע, כשיש צונאמי, כשיש רעידת אדמה. משתמשים במושג "נכבה" כדי לתאר בדרך כלל אסון טבע, אבל היא יכולה לתאר גם אסונות מסוגים שונים. בשונה מהמילה "שואה" בעברית,

שעד מלחמת העולם השנייה תיארה באופן כללי מילה אחרת לאסון כבד, ואחר כך היא מתארת את האסון הכבד שעברו היהודים במלחמת העולם השנייה בלבד, המילה "נכבה" בשפה הערבית לא עברה את אותו גלגול לשון. היא עדיין משמשת לתיאור אסונות באופן כללי. אני מנסה להגיד שגם לי יש בעיה עם המושג "נכבה" בתיאור מה קרה בפלסטין 48'. נא להתמרכז לסיום. אני רוצה להגיד שהבעיה שלי היא שבאסון טבע אין את מי להעמיד אחראי, על הנכבה של העם שלנו, של העם הפלסטיני, אנחנו מכירים אותם בשם. רובם קיבלו שמות רחובות, האנשים האלה. אנחנו מכירים את מי שהיה אחראי לעניין הזה, נכבה. אנחנו רוצים שייקח אחריות על מה שהוא עשה ולחוקק חוק נגד מכחישי נכבה במדינת ישראל.

אחרי שתשב אני אומר לך, אמר לי ידיד, בכיר פלסטיני משכם, עוד כשהיו מדברים והיו מדברים איתנו, הוא אמר לי שמבחינתו הנכבה הוזזה לשנת 2000, שבה הפלסטינים החמיצו 90% שרצו לתת להם, אבל זה רק כשיחת ביניים אני אומר לך. הוא אמר שהנכבה כבר עברה ל-2000. אם הוא ניהל איתך את השיחה,

אני רק אמרתי לכם. אמרתי. אם אתה מסכים לחוקק חוק נגד, לא,

חומר למחשבה. על זה אנחנו מסכימים. אמרתי מה אמרו לי בשכם. שיהיה חוק נגד מכחישי נכבה, זה הכול.

סמי, למה? נתתי לך שתי דקות, נתתי לך שתי דקות לדבר, חיכיתי שתשב כדי שתשמע, כעצה, שאלה שמקבלים החלטות, אז זה מה שאמרתי, תודה. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, בבקשה. חברת הכנסת שטרית.

מוכן לנהל את השיחה אחר כך, לא מהדוכן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לספר לכם סיפור: היה היה פעם בתוך יער קסום במצפה רמון גן ילדים שוקק חיים. ואז הגיע נגיף הקורונה, והגן נסגר. חלפו שבועות, הילדים הנרגשים חזרו לגנים, אך רק גן אחד נותר סגור, גן היער. ואני שואלת אתכם: למה? למה גן שנמצא בחורשה, באוויר פתוח, הסיכוי להידבק בו מהנגיף הוא מזערי, נותר סגור? משרד הבריאות מזהיר מפני בעיית ההיגיינה, אבל הרשות המקומית מוכנה לעשות את כל ההתאמות הנדרשות, וצוות הגננים המסור כבר הכין את החורשה לפי התקנות. הרי גם בימי ההסגר הקשים ביותר מותר לשאוף אוויר,

כששמורות הטבע נפתחות והמתקנים הציבוריים מותרים גם לשימוש, ההחלטה שלא לפתוח דווקא את הגן האקולוגי נראית תמוהה עוד יותר. בגן הזה אין מתקנים ציבוריים, יש בו רק עצים, אבנים וילדים שגדלים בטבע. בואו נחזיר גם אותם לשגרה, לחברים, ללימודים תחת כיפת השמיים. אני קוראת למשרדי החינוך והבריאות לשתף פעולה עם הרשות המקומית, שמעוניינת לפתוח את הגן, ולפעול בהקדם לפתיחת הגן. הרי באזורים של הפריפריה אנחנו מעודדים יצירתיות, חדשנות. למה דווקא שם הגן צריך להיות סגור? כי זה במצפה רמון. זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. תודה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה, אדוני, מוותר. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, לפני כמה ימים נורה ונהרג סאלם אל-אטרש בבאר שבע על ידי שוטרים. הגרסאות שונות: גרסת השוטרים, שהוא ניסה לדרוס אותם או פגע ברכב שלהם, גרסת המשפחה אחרת לגמרי, שהוא נעצר ונורה כשהוא כבר היה עצור. המקרה מאוד מצער, ואני כאן קורא לחקירה מקיפה בנושא כדי שהאמת תצא לאור. בשנה האחרונה היינו עדים ליד קלה על ההדק של השוטרים. נורה צעיר לוקה בנפשו בראש העין, היו גם מקרים בחיפה, בקריות, בבת ים. המקרה של סאלם אל-אטרש עדיין מסעיר את הרוחות ביישוב אום בטין. היו עצורים אחר כך, היום יש דיון בבית המשפט. אני מקווה שהמחלקה לחקירות שוטרים, או שתקום ועדה לבדיקת הנושא הזה, גם כדי להרגיע את הרוחות וגם להוציא את האמת לאור ולהעניש את מי שביצע את הפשע הזה. תודה רבה לך. אני רוצה למסור מכאן תנחומים למשפחתו של החייל עמית בן יגאל. אני קורא לכל אזרחי ישראל לקרוא את הפוסט שהוא פרסם ביום הזיכרון לחללי צה"ל בשנה שעברה כדי לקחת קצת פרופורציות על החיים שלנו כאן. אני מכריז על הפסקה. הישיבה לא נעולה, אני מכריז על הפסקה.

נפסקה בשעה 11:18 ונתחדשה בשעה 21:16.) אני מחדש את ישיבת הכנסת,

הודעה בשם יושב-ראש הכנסת.

כי בהתאם להוראות סעיף 13(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו הודיע לנשיא המדינה וליושב-ראש הכנסת כי עלה בידו להרכיב את הממשלה.

אם כך, תם סדר-היום. הישיבה הבאה, ישיבת הכנסת לכינון הממשלה השלושים-וחמש,